אני מתכבדת לפתוח עוד ישיבה של ועדת הפנים והגנת הסביבה. בפתח הדברים אני רוצה להתייחס לרצח הנוראי שאנחנו התבשרנו עליו היום בבוקר,

אסתר הורגן, אם לשישה ילדים שנרצחה באופן ברוטאלי בזמן שיצאה לרוץ ביער. זה כמובן קורע את הלב, מטריד, מדאיג, מכעיס ואני רוצה באמת להביע מכאן צער ותנחומים למשפחה. כיון שאנחנו מנהלים כאן היום עוד דיון בנושא של התנהלות המשטרה אני רוצה גם בפתח הדיון, לפני שנעבור באמת לנושא שלשמו התכנסנו כאן היום, להתייחס לעוד מקרה מזעזע שאירע בשבוע שעבר, כשבעצם באישון לילה שוטרים פשטו על ביתו של אדם מבוגר, יוסף פליישמן בירושלים, חרדי חולה שמתקשה לתקשר עם הסביבה שלו. הם העירו אותו באמצע הלילה, גררו אותו יחף בלילה קר מבלי שאפשרו לו אפילו לנעול נעליים. כעבור מספר שעות הם הבינו שהם טעו ופשוט שחררו אותו, אבל לא וידאו שהוא מגיע באמת לביתו ואחרי כמה שעות הוא הוכרז כנעדר ורק אחרי 12 שעות הוא אותר ביער, סובל מהיפותרמיה קשה. האדם הזה כמעט מת בגלל ההתנהלות של המשטרה. אני חושבת שזו רשלנות חמורה והפקרה של חיי אדם. זה בא ימים ספורים אחרי שדנו בהיבט אחר על הנושא של הזה של קטיפת אנשים והמעצר שלהם ושחרור שלהם במקום מרוחק. אני קוראת מפה למשטרה לחקור את הנושא הזה לעומק, להעניש את מי שאחראי על הרשלנות הזאת. כפי שגם אמרנו בדיונים קודמים, המשטרה חייבת להיערך ולהכשיר את האנשים שלה לטיפול בממשק עם אוכלוסיות שהן בעלות מוגבלות וחסרות ישע. אנחנו רואים את זה שוב ושוב, הסיפורים מגיעים לפה לוועדה ואנחנו קוראים למשטרה לפעול בנחישות בתחום הזה. כעת לדיון שלנו היום. הדיון היום יעסוק בנושא של טיפול המשטרה וגופי אכיפה בעבירות הונאה ועוקץ נגד קשישים, נזקקים וחסרי ישע, אנשים נורמטיביים. אני מודה מאוד לשרה מירב כהן שמכבדת את הדיון בנוכחותה ואני רוצה באותה הזדמנות,

לציין את הפעילות שלך השוטפת ומעוררת ההשראה וההערכה שאת עושה יום יום בכל מה שקשור לנושא של הגיל השלישי ובעזרה עבורם. אני חושבת שאת באמת עושה דברים חשובים מאוד וצוברת הישגים. אנחנו כמובן נשמע את התייחסותך בהמשך. אני מודה לכל העדים שהגיעו לכאן, לכל המשתתפים. אנחנו תיכף נשמע את כולכם. בשבועות האחרונים שודרה בחדשות 12 "הנוכלים", סדרת כתבות חשובה ומטרידה ביותר של אדווה דדון שנמצאת כאן איתנו ותכף תרחיב על הנושא. בתחקיר החמור אפשר היה לראות איך אזרחים נעקצים ובהם קשישים, חלקם ניצולי שואה וחלקם פנסיונרים ונזקקים. הם נעקצים במאות אלפי שקלים ואינם זוכים ליחס ראוי מהמשטרה. להיפך, התיקים נסגרים והתלונות אינן מטופלות. אפשר לראות איך המשטרה מטרטרת אותם, הם נאלצים לחכות שעות בתחנה, מתחננים לעזרה וזוכים לעיתים לתשובות מבזות, לא חוזרים אליהם. כל זה לפעמים אחרי חודשים ארוכים של פניות מצדם. המצב שנשקף מהתחקיר לצערי הוא דוגמה לתופעה קשה ורחבה שבה קשישים וחסרי ישע נופלים בישראל קורבן למעשה הונאה וניצול של חולשתם לטובת בצע כסף של עבריינים והמענה המשטרתי לוקה בחסר. לפי נתונים שמערכת "הנוכלים" העבירה אלינו למעלה מ-50% מתלונות אזרחים בנושאים כגון איומים, הטרדות, אלימות מילולית, נושאים כלכליים יום יומיים, הונאה,

קבלת דבר במרמה וגנבה לא זוכים לטיפול של ממש מעבר לרישום התלונות וגביית עדות ראשונה מהמתלוננים. לפי הנתונים עשרות אלפי תיקים במחוזות שונים ברחבי הארץ נפתחים עם קבלת תלונה ובפועל נסגרים באופן מיידי, למרות שרשמית הם מוגדרים כפתוחים להמשך חקירה, אבל החקירה הזאת בעצם לא מתבצעת בפועל. התמונה שמצטיירת מכך היא שפשוט קל, קל לפגוע, קל לרמות, אבל קשה מאוד לקבל מענה מהמשטרה ומהגופים האמונים ובעיניי זה מעיד על כישלון. חשוב לי להזכיר שאנחנו מדברים כאן על ההורים שלנו, על הסבים והסבתות שלנו. זה קורה לכולם. הם האנשים שבאו לכאן כשבנו את הארץ הזאת, חלקם ניצולי שואה, חלקם מתקשים בדיבור ובשפה, לחלקם יש מוגבלויות פיזיות כאלה או אחרות ומגיע להם להזדקן בכבוד. אני חושבת שכולנו כחברה צריכים להתבייש בכל מקרה כזה שבו הם נשארים נטולי הגנה, רכוש והכסף שלהם נשדד. אני חושבת שמה שנדרש מהמשטרה במצבים האלה זה שקודם כל המשטרה תיתן לאותם קשישים ואנשים שנעקצו יחס הוגן, מכבד, שקוף שבאמת מאפשר להם להשתתף בתהליך, להבין מה קורה ולקבל תשובות ויחס שמפגין דאגה אמיתית לשלומם, בטח ובטח שמדובר באמת בקשישים ואוכלוסיות מוחלשות, ואני כבר לא מדברת על זה שאחרי זה התפקיד של המשטרה זה לתפוס את אותם עבריינים ולהעניש אותם ולדאוג שהם ייכנסו לכלא. אני חושבת שזה מצב אבסורדי שמה שאנחנו רואים בכתבות האלה, שבעצם אדווה, את עושה את העבודה של המשטרה. את הולכת, עוקבת, תופסת וגם במקומות שבהם אומרים לך במשטרה שהעקבות אבדו את מוצאת אותן. אני קודם כל רוצה לשבח אותך על העבודה העיתונאית הזו, אבל התפקיד שלנו זה שבפעם הבאה זו לא תהיה את, זו תהיה המשטרה כי זה התפקיד שלה לעשות את הדברים האלה. לכן המטרה שלנו כאן בדיון היא קודם כל להאיר זרקור על התופעה הזאת ובאמת לפקח על הדרך שבה המשטרה וכל הגופים שנתונים מענה לפניות האלה מתפקדים. לפני שאנחנו נתחיל את הדיון אני מבקשת שנראה קטע מתוך התחקיר.

נשמע אותך השרה, בבקשה, מירב כהן. אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, שותפתי מיקי ואדווה, שעושה עבודה עיתונאית כבר הרבה זמן וזה לא מהיום וזה מתמשך. אתן שותפות לעשייה. קודם כל אני חייבת לומר שמה שראינו בכתבה זה לא איזה פריים אחד שיצא לא טוב. צריך להגיד את האמת כי אם לא אומרים את האמת ולא מגדירים את הבעיה אז בטח שאי אפשר לפתור אותה. גם אני ליוויתי הרבה מאוד מבוגרים לתחנות משטרה וגם ישבתי איתם בחדר. כשבן אדם סיפר סיפורים באמת קורעי לב על אנשים מבוגרים, לפעמים חולים ומוחלשים, שגנבו מהם סכומי כסף שאתם לא מאמינים, מאות אלפי שקלים ולפעמים גם מיליוני שקלים, השוטרים תמיד ענו בנימוס, תמיד ענו עם הרבה רצון טוב,

אולי הם לא יכלו, אולי אלה הנחיות שהם קיבלו. חשוב לי לומר, אני לא באה לפגוע בשוטר בתחנה.

גנב כסף מאנשים מבוגרים,

לפעמים מאיימים עליהם, מתחזים בפניהם ובאמת מטילים עליהם אימה, ההיגיון הפשוט

זו הייתה אחת הישיבות הראשונות שקיימנו עם

אני חייבת לומר שזה

שזה לא סכסוך עסקי, שזה לא דבר סביר ושזה לא דבר לגיטימי. אז זה הדבר שאנחנו בעצם עושים עם המשטרה ואני מאוד מקווה שאנחנו נביא תוצאות ושתהיה איזושהי הקלה

שאם יש לך חובות לבן אדם שעשק אותך, אם נגיד אתה מבטל לו את הצ'ק, ההוצאה לפועל לא תגבה את זה ותסגור את התיק. אנחנו מטילים חובת דיווח על העובדים בבנקים ובחברות על האשראי שברגע שהם מזהים מקרה שמדליק להם נורה אדומה של חשש לעושק אז הם צריכים

רואים שבאמת אכפת לך ואני מקווה שפועלך ימשיך

בו. כפי שידוע לכן המדינה בהקפאה ולכן לא ברור מה ייצא מתיקוני החקיקה הללו,

עד כמה המוטיבציה של המשטרה לטפל ולהרים

אנחנו יודעים שבעבירות הונאה,

מרמה,

היסוד הפסיכולוגי הוא מאוד חשוב, לכן צריך להוכיח שאותו אדם שלרוב הוא בעל מקצוע או איש עסקים

לא מוכנים לעבור לסדר היום עם זה שרק אחרי שפונים אלינו מקבלים איזשהו יחס שונה ואיזשהו

פנית? פניתי לעורכת דין.

כשאנחנו נכנסנו. עכשיו העורכת דין מטפלת בי. לה אפילו לא היה חשבון בנק אז את הכסף היא העבירה לבת

היא אמרה לי: אני צריכה דחוף לשירותים,

אז אמרתי: תיכנסי והיא לחשה לי באוזן: תישבעי שלא תתלונני. אז אני אמרתי שקר

החוקרים שם, מכיוון שאותה מטפלת בהליך פשיטת רגל, נכנסו לעובי הקורה. הם החליטו לקחת את המקרה הזה ולא לוותר. הם תפסו מיליונים שהיא עשקה לכאורה מאחותה התאומה של

הודות למבצע של אדווה אנשים תרמו ביומיים סכום כסף שהעמיד אותה ואת המקרר שלה באופן שאפשר להמשיך לחיות.

ייתכן שאחת כזו לא תשב מאחורי סורג ובריח, יחלטו את כל הדירות שפתאום יש לילדים

הוא פיתה אותי בזה שהוא פרסם מודעות שהוא יכול להוציא כספים לאנשים שנפגעו בעבודה ולא צלחו לעשות

אני התפתיתי ונסעתי אליו.

פניתי גם לעורך דין שכתב מכתב וגם ללשכת עורכי הדין שלא שמה קצוץ כמו שאומרים, וביחד עם אדווה והתחקירנית שלה הלכנו למשטרה וראיתי עוד פעם כזה מחזה מביש אצל השוטר,

עד שאילצתי אותו לכתוב את

הוא שולח לי שליח עם הכסף. הוא באמת הביא לי את הסכום שהוצאתי, אבל לא את כל הצ'קים שהוא פיזר ואחרי זה כמובן ביטלתי אותם ולא שילמתי אותם. אני הייתי נדהם מכנופיית עורכי הדין שהסתובבה במשרדים מפוארים של שלוש קומות. מפואר כמו בסרטים, לא יאומן. הוא עוד בסוף תורם לבתי כנסת. בסוף שאלתי

אני עקבתי גם אחרי הכניסה שלכן ואחרי הסיבה שאתן נמצאות היכן שאתן נמצאות. כמו שאמתי לשלי,

גם של הטבע וגם איכות הסביבה האנושית. כמות האנרגיות ששתיכן ושאדווה והתחקירניות שלה משקיעות במקום שהיה

כולה שבת, שבע ברכות לחתן כלה שלקחנו ממקום, ואז הוסבר לנו שאנחנו תבענו את המלון ובעצם המלון לא אשם כי הבעלים שלו הוא חברה בע"מ,

אותו אדם. שלומית,

אבל אני חושבת שהסיפורים האלה הם חשובים וחשוב לשמוע אותם,

היה משפט ואז האכיפה של פסק הדין

גם סיפור בפני עצמו.

וכל מיני שאלות מאוד בסיסיות על מנת לעצור את כל הגלגל הזה,

איך אתם מתייחסים לזה? באיזו קלות דעת. הם פשוט לא התייחסו אלינו ברצינות. הפקיד ממש לא, אני ראיתי שם את אוזלת היד של המשטרה שבאמת אין שם אוזן קשבת, לא תחקרו אותנו בצורה רצינית ושלחו אותנו משם

באמת? כן, מסתבר שהיא חייבת המון כספים בשוק האפור.

אתה מרגיש חסר אונים במדינה הזאת. לאיזו תחנה הלכתם אגב?

אני פשוט

האישה הזאת היא אישה שיש לה שני ילדים ואומרים: תשמעי, אין לה כסף.

מי כן יחזיר לו את הכסף?

מתבצעת בשנה האחרונה עבודת מטה רחבת היקף בנושא שיפור הטיפול בעבירות הונאה. חלק מהדברים שעלו כאן בכתבה וחלק מהטענות שהשמיעו הקורבנות. אני לא יכול

כמובן שאני אתייחס לנושא הזה. אני כבר אומר,

לצורך העניין בדיוק כפי שתיארת,

היומנאים בתחנות הם מעבירים או אתם מצפים מאנשים שיפנו ישירות אל המוקד? אתם צריכים להבין שיש פה שני מקורות. נכון. נכון לעכשיו אנחנו בשלב הפיילוט. אנחנו בדיוק מגבשים את מתווה הפעולה של המוקד

לדעתי יש לנו מחויבות גם מקצועית וגם מוסרית לטפל בנושא הזה ולתת את הקשב הרב.

אנחנו קיימנו מספר מפגשים ובהמשך אני אפרט לגבי הפעולות והדברים שאנחנו רוצים להוביל כדי לשפר את הטיפול בנושא הזה. גם התקיימו דיונים בוועדת העלייה והקליטה בנושא עוקץ עולים חדשים.

שזה קצת נושא שונה, אבל המאפיינים הם מאוד דומים.

אנחנו מדברים

לצורך זה המשרד לשוויון חברתי יירתם עם המתנדבים שיגיעו למעשה לאותם קשישים ויסייעו להם להגיש תלונה מקוונת. בנוסף,

לכאורה אדם שמפר חוזה הוא מקבל דבר במרמה, אבל אם כל הפרת חוזה תבוא לפתחה של המשטרה אז המשטרה לא תוכל לעמוד בזה. לכן ההבחנה בין סכסוך עסקי וסכסוך

מה הייתה הכוונה של נותן השירות או מי שחותם בזמן כריתת החוזה, למשל אם העורך דין בזמן כריתת חוזה התכוון מלכתחילה להונות את הלקוח ולא לספק את השירות שלשמו הוא קיבל כספים אז מדובר בעבירת

יש לזה משמעות גם לטובת חשיפת המקרים וגם יש לזה

נכון, זה חשוב מאוד. כאן אני רוצה לציין ולנצל את הבמה שניתנה כאן שלעודד את האזרחים להתלונן על כל מעשה הונאה ומרמה שהם נתקלים בו. למעשה ריבוי המקרים מלמדים אותנו כאשר מדובר בעבירה

פה באמת השאלה איפה אתם והאם המוקד הזה יוכל באמת לתת את התשובה בתוך חודשים ספורים,

אני לא יכול להתנבא. אני מקווה מאוד מאוד. התכנית, גברתי, היא לא רק לקחת את התיקים

סוגיות שבאמת בטיפולה של משטרת ישראל, יחד עם זה יש הרבה מאוד פגיעה בציבור צרכנים ובוודאי צרכנים מוחלשים. צרכנים מוחלשים מבחינתנו זה אנשים קשישים, אנשים עם

לצערי הרב, שוב ושוב. אז נכון, היום ההונאות הפיננסיות הן בראש סדר הטיפול של הרשות להגנת הצרכן, בכלל כל הנושא של פגיע בציבור המוחלש

בבקשה, אם אפשר בדקה אני מאוד אודה לך.

ככל שמדובר בהתקשרויות שהעלו איזשהן הפרות והם חשים פגיעה אז שיפנו אלינו.

בצורה מאוד נגישה גם באינטרנט.

בעברי אני שימשתי בין היתר גם כפרקליטה בפרקליטות מחוז הצפון, אני טיפלתי בתיקים דומים. שמעתי בקשב רב גם את נציג משטרת ישראל ולכן אני יכולה לומר מספר דברים. ראשית כשעורך דין עובר עבירה, ודאי עבירה פלילית שיש בה מספיק ראיות, אז היא

אני לא יודעת למי הוא פנה,

אני מייצגת את לשכת עורכי הדין כמי שמייצגת נפגעי עבירה. אני יושבת ראש ועדת זכויות נפגעי עבירה. אני יכולה לומר שלמעלה מזה יש אתיקה מקצועית ועורך דין שמבצע עבירות אתיות מועמד לדין בבית הדין המשמעתי ומתנהל נגדו הליך שיכול להביא גם להתלייתו

רק הבוקר פרסנו עוד מקרה על עוד עורכת דין. כל הזמן מגיעים אליי עוד ועוד תלונות,

נראה שצריך שם איזשהו שינוי ברמת התפיסה

נטע אבן צור, מרכזת בכירה של פניות הציבור במשרד לשוויון חברתי גם רצתה עוד להתייחס. שלום, אני מנהלת המוקד שעליו דיברה השרה מירב כהן. רק רציתי להזמין את נציג המשטרה, השוטר הנכבד,

למוקד של המשרד לשוויון חברתי?

כי אתם עוד בהקמה. מה עושה אדם שנופל קורבן להונאה כל כך נוראית ומדובר בעיקר באנשים קשישים בעלי מוגבלויות, מוחלשים.

אז בעצם יהיה כאן איזשהו מקום אולי מה שאתם צריכים זו פגישה שבועית, אולי פעם בשבוע לעשות פגישה מול המוקד של המשרד לשוויון חברתי ולבדוק את איפה הדברים עומדים.

לעשות איזושהי ישיבה שבועית שתתכלל את הדברים האלה עד שבאמת אתם תיכנסו לאיזשהו מוד של עבודה עם כל אותו כוח אדם שדיברת

אני רוצה לחזק אותך ובאמת לקוות, אני לא יודעת באמת אם אנחנו נהיה פה עוד וננהל עוד פעם דיון מהסוג הזה,

חיובית ויש כתובת לאנשים שנופלים באמת קורבן לעושק.